זה דיון הראשון של הוועדה שלנו. כל הנוכחים פה, אני

שאנחנו נפגש עוד הרבה מאוד בהמשך על כל הנושאים שיהיו פה על סדר-היום.

מינהל התכנון. יש לנו בזום את

ישפיע על חיי אזרחי ישראל להרבה מאוד שנים קדימה.

אלה לא אולי נושאים שכרגע על סדר-היום, כמו קורונה או ביטחון, אבל בסוף צריך להבין, מצב התחבורה והתחבורתי בארץ יש לו השלכות ישירות גם על שוק העבודה בארץ,

על שוק הדיור, כי אם יהיה לנו מצב תחבורתי יותר סביר, אז גם זה ייתן פתרונות לשוק הדיור

ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך בדרך כזו, במיוחד שאנחנו בגידול האוכלוסייה בין הגבוהים במדינות ה-OECD. ולפי המדדים שראיתי, ב-2050 אנחנו נגיע למצב של מדינה הכי צפופה,

בין כל מדינות ה-OECD. אז אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו להישאר באותו

פשוט אנחנו עומדים בפקקים, זה לוקח מאיתנו את החיים שלנו. בזה אני אסיים.

הפרספקטיבה, במה אנחנו נעסוק פה. משה, אתה רוצה יש לנו פה מצגת של משרד התחבורה. אני מציעה שקודם כול נשמע ונראה אותה ואחר כך נתייחס. אז בבקשה, נציג משרד

ומהעבודה הזאת לגבי פריסת הרשת הארצית והיעדים הכלליים ל-2040, יצא משרד ה תחבורה עם עבודות יותר ממוקדות,

אם זה התוכנית האסטרטגית למטרופולין חיפה, אם זה למטרופולין תל אביב, ובכלל לרשת הנסיעות

אז כמו שאמרתי, מתוך התוכנית האסטרטגית למטרופולין תל אביב

שאלה רכבות הקלות וזה המטרו.

אז בעוד מספר שנים תוכלי לצאת מחולון, לעלות על הקו הירוק של הרכבת הקלה, להחליף בתחנת קרליבך היא נקודת המפגש של הקו האדום והקו הירוק להחליף בתחנה התת-קרקעית,

ואלה בדיוק היעדים שמציבה תוכנית האסטרטגית לתחבורה, לשנות את המגמה הזאת ולהגיע לאחוזי פיצול הרבה יותר גדולים שמעדיפים להשתמש בתחבורה הציבורית. כשבחנו בתוכנית האסטרטגית את גידול האוכלוסייה, את מרכזי התעסוקה, את מגמות הדיור האחרונות, כפי שציינת, הבינו שרכבת הקלה לא

זה מה שאנחנו רואים כאן, כדי להגיע ליעדים, לכמות תחבורה הציבורית שאנחנו רוצים שאנשים ישתתפו, ושיורידו את כמות הרכבים הפרטיים. זאת אומרת,

כל עצירה

ואנחנו נצטרך פה לראות אני מבינה שאתם חשבתם על פתרון כזה או אחר לבעיית בני ברק. בשלב התכנוני הנחנו שתי חלופות.

פה תושבי בני ברק והמנהיגים שלהם יצטרכו לקבל החלטה מאוד

החוק הזה הוא באמת בין הדברים הכי יקרים שהכנסת התעסקה בו מבחינת העלויות הכספיות. בהחלט. וגם כאן תקבל השלכה לטובת הילדים שלנו בעוד, או לפחות נכדים, בעוד 20 שנה.

הוא קו שמתחיל בהרצליה ועובר דרומה, קו טבעתי, שמאפשר חיבוריות של להחליף, אנשים יוכלו להחליף בין כמה קווים אחרים, בסדר?

חולון ובת ים. והוא משתלב מאוד עם הקווים האחרים,

נכון שזה לא רלוונטי, זה משאות, משאות כבדים, אבל בעולם שמתחיל להפעיל רחפנים, חלק

שוחחתי על כך אישית עם המדען הראשי של משרד התחבורה, ואני יודע

ועל כן אנחנו רואים בכל הנושא הזה של שיפור התחבורה,

מתן מענה גם לעובדים וגם לשיפור הפריון וגם במתן הזדמנויות לשילוב אוכלוסיות מהפריפריה ואוכלוסיות שידן אינה משגת להשתתף בשוק העבודה. נקודה נוספת שהייתי רוצה לציין, גברתי יושבת-ראש אני חושב שזאת הזדמנות

אז כמה אנשים בסוף אמורים להיות מועסקים בפרויקט הזה? כי זה פרויקט לאומי. אנחנו צריכים לקחת בחשבון משרד הכלכלה, זה בדיוק התחום שלכם.

כמה משרות חדשות יהיו שם,

או יונח בקרוב ברגע שהממשלה תניח את זה על שולחן הכנסת,

למעשה חוק המטרו שהוא מגדיר בעצם גם את מסגרת המימון, מסגרת התקציב לפרויקט הזה וגם את כל הרגולציה

חברה בוועדה - - - יש נציגה שלכם בוועדה. גברת? גברת סלומון. סלומון.

יכול להיות שאנשי התכנון אני מצוות הביצוע. אני בחלק שמקדם את השיווק ואת הפיתוח של השכונות החדשות.

זה כמובן כנראה יהיה הרכבת כבדה עם מטרו, עם כל ההיבטים. כי אנחנו חייבים לתת בפרויקט גם פתרונות חברתיים.

זה פשוט, את יודעת. אני אשמח להתייחס לנושא הזה. את תתייחסי בסוף הדיון.

אני אבקש ממך ליצור קשר עם מטה התכנון, ואתם עם

אני מקווה מאוד שאתם נמצאים כבר בשיח עם גורמי תכנון ואתם יודעים מה הולך להיות שם ומכירים את חוק המטרו.

אבל אם להתייחס לשאלה שלך על המטרו - - - אני שמה לך דברים על שולחן כפי שהם. אם

זה מאפשר דברם כמו התחדשות עירונית שבעצם מאפשרת - - - תוספת אוכלוסייה,

כן. אני אשאל אותך שאלה, דוקטור. הפרויקט הזה אמור לעלות למדינת ישראל,

150 מיליארד שקל למרות שאני בטוחה שזה לא יהיה 150 מיליארד, זה יהיה הרבה

גם פרויקטים תשתיתיים יכולים להיות מנוע למשק כדי לצאת מהמשבר,

על הנקודה שאתה דיברת עליה אנחנו נתייחס בהמשך.

כרגע אנחנו מבקשים את הסתדרות העובדים.

שכל מה שדיברנו, וזו בעיניי נקודה הכי חשובה, היא איכות העבודה

הרכבת הקלה בעצם בגוש דן שתוכננה והייתה אמורה לשאת כמו נוסעים מסוימת, שבהתייחס לתכנון ולפיזור האוכלוסייה שהיה מתוכנן אז בממשלה שלא בא לידי ביטוי בפועל, זאת אומרת, המרכז גדל יותר מהציפיות הממשלתיות, ולכן נוצרו

אני רוצה ללמוד מטעויות העבר. צריך ללמוד מטעויות העבר ולא לשמוע אחר כך מה שאתה כרגע אמרת. וגם מה שאתם ממליצים בניתוח של המצב של היום. ואגב, יכול להיות שצריך להתייחס פה בדיוק מה שדיברה נציגת

קווי תחבורה,

ולכן העבודה היא קצת הפתיע אותי באמת משרד השיכון, אבל כנראה העבודה שלנו מול התכנון גם של הרשות להתחדשות עירונית וגם מול המטה אולי פחות מוכרת לה, אבל העבודה היא הדוקה.

אני אקח את זה בחשבון. אז תיקחו את זה בחשבון. יש עוד כמה דברים שאנחנו ביקשנו פה לקחת בחשבון, ואתם תצטרכו לעשות את זה. פשוט אני

אנחנו לא נעשה את אותן טעויות. אנחנו נלמד מטעויות של אחרים. טוב, חברים, משה, יש לכם מה להתייחס?